1 בפברואר 2021, י"ט בשבט התשפ"א. הנושא על סדר-היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"ט-2021. הגיע ה-1

אנחנו עוד מעט שנה. מי אתנו בזום? משרד התחבורה, רננה שחר, מה את רוצה לומר לנו שלא אמרת לנו עד היום? מה את רוצה בתקנות האלו? קודם כל, אני רוצה להגיד שעורכת הדין טל פוקס מהלשכה המשפטית נמצאת אתכם.

אני אדבר.

מכיוון שבפעם הקודמת היינו טריים, ואנחנו נמצאים ארבעה ימים אחרי שהתקנות היו אנחנו די מבולבלים. היינו פחות מבולבלים

אנחנו רק דיברנו על זה.

מה שחשוב להבין, שמוצע להאריך את האיסור על כניסת כלי טיס בשבוע נוסף, עם רשימת החריגים שאנחנו עוד מעט נדון בה. לצד זאת,

של חברה

יוכלו למכור את הכרטיסים האלה לישראלים אחרים. זה ההסדר כרגע. ועדת החריגים הזאת עדיין לא נתנה אישורים, ההחלטה התקבלה אתמול בלילה. אני יודעת שכבר הייתה ישיבה בראשות שר האנרגיה. שר האנרגיה הולך לעמוד בראש הוועדה

אני מצטערת, אני אחדד. זה לא החריגים האלה. אלו החריגים ליציאה מישראל.

אסרנו כלי

טיסות מטען למשל. מטען זה כן. אבל זה רק כלי טיס, לא בני אדם. כלי טיס, לא בני אדם.

כל סוגית ועדת החריגים לכניסת בני אדם, יציאת בני אדם, זה לא אצלנו, זו ועדת חוקה. ועדת החריגים של כניסה לישראל שעושה את התעדופים מי עולה על כלי הטיס היא לא בוועדת חוקה והיא לא כאן, היא החלטת ממשלה. ואת זוכרת את התהייה שלי על מטוס פרטי ישראלי שכן אפשר, ואמרנו שזה מכוח שזה לא מסחרי? רננה הסבירה לנו. אמרתי אפשר

אבל נחשפנו למקרה באמצעות חבר הכנסת פינדרוס, רננה תשמעי אותנו. הוא התמודד עם פנייה, ניסיתי לעזור, לא הצלחתי. גופה של ילד של ילד, שהוצא כבר, באוויר, מטוס פרטי זר. אני מבין שיש קריטריונים. אני רוצה להוסיף משהו. לא הצלחנו. לא הצלחנו לאשר. ואם תראי איזה מסלול אני לא רוצה להגיד ויה דולורוזה,

איזה מסלול חתחתים עברה הגופה הזאת כדי להגיע לקבורה בישראל. אני רוצה לחדד עוד משהו. איפה הגמישות פה? איפה ההיגיון של מישהו שצריך להחליט? אני הרגשתי נאשם כי אני אישרתי את התקנות האלה. תסבירי לי את ההיגיון שאם כלי הטיס היה כלי טיס וזה מה שאמרו לנו כל הזמן משרד התחבורה שרשום בארץ, הוא יכול היה לנחות פה.

להנחית אותו בעמאן ויגיע

ויגיע עם רכב מעמאן דרך המעבר לירדן.

כי הרישוי שלו הוא רישוי זר. זאת אומרת, אם היית מצליח באוויר לעשות העברה של הגופה למטוס רישום ישראלי ואני גם פגשתי אנשי עסקים כאלה, שטסו לקפריסין, ויצא מטוס זעיר ישראלי לקחת אותם מקפריסין. תסבירי לי את ההיגיון, מה ההבדל בין כלי טיס אם הרישום שלו, הרישיון, הוא אמריקאי, או הרישום שלו הוא ישראלי, מבחינת העברת הנגיף הדרום אפריקאי? אני מנסה להבין את זה, אני לא מצליח להבין. לא רק זה. אני חושבת שיש פה משהו יותר - - - אני עומד מול כולם, ואומרים לי: אין לנו פתרון, שייסע לעמאן. - - מה יותר חריג מזה? גופה של ילד. ואז בודקים עם משרד הפנים אם הוא יכול לעבור את הגבול. הצגנו נקודה, יכולות להיות בעיות אחרות.

אני רק רוצה להשלים, ולחזור על דברים שאמרתי ברוח הזו בדיון הקודם. הבעיה היא, להבנתי, שמשתמשים במנגנון משפטי שלא קשור למסגרת הזו של התמודדות עם נגיף הקורונה. משתמשים במנגנון שנשען על חוק רישוי שירותי התעופה ותקנותיו, שיש להם רציונליים אחרים. כתוב שם גם רציונל בריאותי, אבל ההחרגות מהסדר הרישוי שם לא קשורות בכלל להסדר של חוק המסגרת, ולכן זאת אחת הסיבות שנוצרים עיוותים כאלה, כפי שאנחנו שומעים כאן. להבנתי, המסגרת הייתה צריכה להיות בתקנות האלה, מכוח חוק המסגרת, אבל יש לנו מחלוקת לגבי פרשנות הסעיף המסמיך. רננה, תני לנו דוגמה. זו דוגמה למקרה שהיה צריך להפעיל לפעמים צריך להפעיל שכל ישר, או ראש גדול. אני חושבת שבאופן כללי ההנחיה הממשלתית היא לצמצמם את התנועה האווירית הבין-לאומית מישראל ואליה למינימום האפשרי. קודם כל צריך להבין שזאת הדירקטיבה מבחינתנו. נכון שזה נובע מההבדלים בסמכויות בין חוק הסמכויות לחוק רישוי שירותי התעופה, אבל במקביל לאיסור שאתם אישרתם בחוק לעניין כלי טיס זרים, גם אנחנו הגבלנו ומגבילים את חברות התעופה הישראליות מלבצע טיסות מסחריות עבור לקוחות, בין אם זה במטוס קטן שמוביל אותך ייעודי ממקום למקום, ובין אם זה בטיסה ציבורית שפתוחה לציבור הרחב לקניית כרטיסים. עד כאן הבנו את מה שהבנו בשבוע שעבר, ומבינים את הרציונל. אני שואל על מקרה כזה, שלא מלכתחילה, אלא בדיעבד, הוא כבר באוויר עם גופה. זה לא מישהו שהגיע, אז שיחזור.

אין לי בעיה שיעשה פרסה ויחזור. מקרים כאלה שנכללים בחריגים של בני אדם, אבל לא בחריגים של כלי הטיס, למה פה אין איזו כתובת להפעלת שכל ישר? אני מניחה שהפתרון היה, אדוני, לקבוע חריג יותר כללי בתקנות שמובאות לאישורך. שיהיה גורם שיוכל להפעיל עוד שיקול דעת. כרגע זה לא הנוסח - - - אז למה לא מביאים את זה? למה אתם מביאים לנו את זה בלי זה? לא מכניסים את זה לתקנות. אומרים לי: כלי טיס זר, אין לנו בכלל אפשרות לדבר על זה, אז שיעבור למטוס ישראלי. אני אומר: אם יש בעיה של נגיף, תגדירו מה אתם רוצים לעשות. כמו שאמר היועץ המשפטי, זה לא החוק הנכון. תתייחסו לחוק הקורונה, ותגידו משם אנחנו באים, ותעזבו את חוק התעופה, שאנחנו מגיעים לזוויות ופינות. נכון, הבאנו את הדוגמה של הילד, אבל אחרי הצוהריים נפגשתי עם שני אנשי עסקים שקיבלו אישור לנחות בארץ, אבל אמרו להם שכלי הטיס שלהם רשום בחו"ל, תנחתו בקפריסין, ויצא מטוס מישראל להביא אותם. אנחנו חיים באיזשהו אנחנו אומרים לעצמנו: אנחנו רוצים לעזור נגיף או להתעסק בבירוקרטיה? ואני מרגיש לא בנוח, אני אומר את האמת. בבוקר היה לי את הסיפור הזה, אחרי הצוהריים את הסיפור הזה, אמרתי: מה אני מאשר פה כאלה תקנות אם אני יוצא מטומטם? כמדינה, לא כבן אדם פרטי, אני מרגיש לא בנוח עם זה. אני חושב שאם הוא בחריג של בני אדם, בסיבת היציאה והכניסה, ועדיין נשאר במסגרת טיסה פרטית ולא מסחרית, צריך למצוא את המנגנון. לא יודע, תחשבו, תייצרו את המנגנון הזה. תודה, להתחיל הקראה. "טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2021 בתקוף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, מתקינה הממשלה תקנות אלה"

לא, אבל כאן זה הליך - - - בדרך כלל לא.

הממשלה נקטה בהליך לפי סעיף 4ד(3) שמאפשר לה בהתקיים דחיפות המחייבת כי תקנות ייכנסו לתוקף עוד לפני שהן מוגשות לכנסת, הממשלה רשאית להתקינן בלי אישור של הוועדה, אבל מגישים אותן זמן קצר לאחר מכן עם דברי ההסבר. נקודה אחת בדברי ההסבר,

הממשלה צריכה להסביר לכנסת מה אותה דחיפות, מה הנימוק המהותי לנקיטה בהליך הזה. משהו יותר טכני, אנחנו חושבים שצריך לציין בפתיח לתקנות שבתוקף סמכותה לפי הסעיפים הרלוונטיים בחוק המסגרת ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4ד(3),

שהציבור ידע, שתהיה שקיפות בהליך הזה, שמביאים את התקנות בפרוצדורה קצת אחרת, שהן נכנסות לתוקף מידית, אין אפילו את פרק הזמן הזה של 24 שעות. אתה רוצה להגיד לי שבכל דברי ההסבר הארוכים האלה לא הכניסו את זה?

לא, למה? נדמה לי שכן הסברתי. אם אני לא טועה, כן כתבתי, ואם לא, אני התכוונתי להסביר ואני אסביר. אני לא מצליח להבין,

חסר לנו, עיקר חסר מן הספר. חסר לנו פה לפני כן. לא נדלג. קודם כל נסיים - - - תוך כדי הקראה אנחנו נכנסים גם לשאלות המהותיות. אנחנו נגיע בדיון. אני לא רוצה להתעכב על הגופה, אני רוצה להבין באמת ישראלי שתקוע עכשיו בפרנקפורט? לא בפרנקפורט, במקום אחר. למה צריך רק פרנקפורט? כי רצו לעשות נקודה אחת באירופה. ישראלי שתקוע באיזשהו מקום. קבעו נקודה אחת באירופה. אם אין טיסות, אי אפשר למלא מטוס אחד, לעשות קו מאסף מבלגיה, לצרפת, מצרפת לספרד,

נקודה אחת, למרות שזה גם לא הגיוני, אבל לא טיסה אחת. אם יש צורך, אבל אין צורך.

יש הרבה צורך. אתה יודע כמה אנשים פונים ומבקשים עזרה?

מלא אנשים תקועים. אנשים שולחים לי את האולטרסאונד של האישה, באיזה חודש היא. אני רוצה - - - משרד החוץ לא עונה לטלפון אפילו. לא עונים להם לטלפון. מישהו שיגיד לנו מה המנגנון. יצחק, לא שמת לב, בדיוק אמרתי לה את זה. הם יצטרכו לייצר את המנגנון הזה. ויגידו מה חריג, מה לא חריג. לכן קודם כל נקרא את הסעיפים, ולפי סעיף-סעיף, בבקשה. את אומרת שאת חושבת שיש התייחסות בדברי ההסבר?

אם אני לא טועה, אבל יכול להיות - - - לא,

אני יכול להפנות אותך עכשיו, אנחנו בדקנו את זה. בפסקה האחרונה אתם כתבתם שהתקנות תיכנסנה לתוקפן עם פרסומן ברשומות ויוגשו לאישור הוועדה סמוך ככל האפשר לאחר הפרסום ברשומות. אתם מפרסמים אותן מידית, ואין כאן שום נימוק מהותי. אני מסתכל בסעיף 17. זה בכל זאת הליך חריג. אני מסכימה. ההסבר שניתן פה הוא בהתאם למועד פקיעת ההוראה לגבי איסור כלי טיס זרים. אבל זה תמיד נכון. לא, זה לא תמיד נכון. לדברי ההסבר בחקיקה יש משמעות. כן, כן. לעומת זאת, הפנייה לצחי ברוורמן קשה להוסיף מילים, כי הוא לא מכיר את השמות של ראשי הוועדות בכנסת, כי הוא מזכיר הממשלה. הוא מסתפק בשתי שורות תשובה. אבל דברי ההסבר צריכים על הדרך אני הכנסתי מחאה כזו על מזכירות הממשלה. הם כבר רחבים, לנמק. הנימוק נכתב, שהתקנות פקעו בחצות. הדחיפות נבעה מזה שהממשלה לא יכלה להתכנס לפני, מטעמים שונים, שאתם יודעים יותר טוב ממני, ובגלל שהממשלה התכנסה מאוחר - - - כשאומרים בכנסת אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, זאת אומרת באשמתכם לא באשמתנו. הבנו, בסדר, אמרתי את זה לפרוטוקול. זהו, זאת התשובה. התשובה היא שלא הצלחנו לכנס את הממשלה לפני כן ולא רצינו שהתקנות יפקעו. אני מבקש לשים לב בדברי ההסבר שיהיו נימוקים משכנעים בגלל המגיפה, דחיפות, לפרט מעבר לזה. שלא יהיה מצב שבתפר - - - בסדר גמור. "תיקון תקנה 41 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, בתקנה 41, במקום "כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021)", יבוא "ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021)"". התקנה הזאת מדברת על הארכת תוקף של התקנות הכלליות. לא של ההסדר של איסור כניסת כלי טיס זרים, אלא של התקנות הכלליות, שבהן מוסדר באופן

לעניין זה, "טיסת מטען" טיסה הנכנסת לישראל ויוצאת ממנה כטיסה להובלת מטען בלבד".

יש פה תוספת מהפעם הקודמת שמבהירה שטיסת מטען לא יכולה להגיע ואז לצאת כטיסת נוסעים, כי הבנו שבשטח הייתה פרקטיקה כזאת, של טיסות שהגיעו כטיסת מטען,

אנחנו ממשיכים עם החריגים, בנוסף לטיסת מטען: "(2)טיסה לפינוי חירום רפואי,

(4)טיסה החוצה את המרחב האווירי של ישראל

ועכשיו שלושה שנוספו בתיקון הזה. טיסות מטען יוצאות יכולות להוציא נוסעים שקיבלו אישור?

ההגבלה היא רק על כניסה. לא, לא, לא חידדתי את השאלה.

טיסות מטען שיוצאות מישראל יכולות להוציא איתן נוסעים ישראלים, או לא ישראלים, שקיבלו אישור לצאת?

לצורך השתתפות בתחרות או מפעל בין לאומי, ובלבד שבטיסה יהיו רק ספורטאים מקצועיים או מלוויהם הנדרשים לשם השתתפות בתחרות או במפעל בין לאומי כאמור, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי היא טיסה כאמור."

אתם צעירים.

היו עריקים, מבקשים אחרי זה מקלט מדיני במדינות אחרות. אנחנו לא במצב הזה.

זה משהו שלא חשבנו עליו.

ואין מענה בשום תקנה אחרת.

אני מציעה שמשרד התרבות והספורט - - - הם אתנו פה? כן. ואולי הם יגידו אם בכלל יש מקרה כזה, אם זו בעיה.

אני רוצה לשאול שאלה עקרונית,

יש לנו אישור כניסה למשלחות ספורטיביות עם מטוס זר, ואם יצטרכו לחזור אחרי יומיים-שלושה, המטוס שיצטרך להחזיר אותם לא יוכל להיכנס. איך הם יצאו? לכן אני

אבל זה כשקראתי את סעיפים (1),

ואז הגעתי ל-(5), (6) ו-(7). (7) נתן לי פרופורציות על מה אנחנו מדברים.

משרד הבריאות, תתייחסי לזה. אני לא יכולה להבין את כל ההיגיון של ההתנהלות הזאת. מביאים תקנות,

ואנחנו מדברים

אתה יודע מה ההבדל ביני לבין ח"כ שיושב פה? אני מנהל את השיח כדי שיצוף, ולכוון את זה. הוא, הפסקתי אותו לפני מה שהוא רצה לענות לך.

כלי טיס זר לא יכול

כמה דברים, ראשית, ההאשמות של המדינה ושל הממונה על בריאות הציבור בכך

להזכיר שכבר חצי שנה אנחנו רצים אחרי כל משרדי הממשלה,

מה שאני יכולה לומר לכם,

אם זה טוב לכם ליחסי חוץ,

אבל אני באמת לא מבינה מה קורה. תודה.

אבל אני עונה לא לך,

טלי, את צודקת מאה אחוז, אבל נציגי האוצר לא שומעים אותך, אבל חובת המחאה שלך לפרוטוקול נאמרה. מה זאת אומרת ביטוחי הנסיעות? החברות לא מסכימות להאריך להם את זה, אפילו בתשלום? חברות הביטוח לא מוכנות להאריך להם את זה. אנחנו מקבלים עשרות פניות.

הם אומרים שהמדינה תשפה אותי. כמו שהסוכנים רוצים שיפוי, כמו שההוא רוצה שיפוי. אבל חברות הביטוח עכשיו תנסה להיות בהסתכלות עסקית.

אין בעיה. קודם כל, שאחר כך יבואו לריב על

את תנועת הנכנסים לארץ כדי להימנע

כמו שנאמר.

הרי אם אתה מוציא ישראלים, אתה אמור להקטין את רמת התחלואה. אגב, אני

הדבר השני, מי שמגיע לפה, אפשר להגביל את זה.

הוא ייקנס. לא יודע מה, ייקנס בקנס כספי כבד. זה לא עובד. זה לא

אנחנו צריכים לתת בשעה הקשה הזאת - - - תודה. פעם אחת הבנו, תודה. פרופ' נדב דוידוביץ.

ד"ר רועי סינגר, אתה רוצה להוסיף משהו, משרד הבריאות? אחר כך תשובות

חלק הציעו שאלה שנמצאים בקרקע יטוסו לפרנקפורט ויגישו בקשה. נראה לך סביר? אלה שנמצאים באיסטנבול,

יש ארבעה אברכים שנמצאים עכשיו בסיני, הם צריכים

הסיכון של מוטציות וכולי, בסוף הוא אנשים שיוצאים לחו"ל,

זו לא רק התחלואה שכרגע, זה גם מה הם יביאו אתם בעוד

אני מבינה שלעניין הגופה כן יש פתרון, כי רואים את זה כטיסת מטען. אני לא יודעת מה הייתה הבעיה במקרה הנקודתי. אבל יכול להיות שיש עוד מקרים שלא חשבנו עליהם, ואנחנו נשמח

לגבי אנשים שלא צריכים להגיע באופן דחוף, ושכרגע כניסתם לא אסורה,

ושלא תהיה פה כניסה - - - אני חושב שברגע שעשו חברה אחת, טיסה או שתי טיסות יומיות, מכלל העולם, שהכול מתנקז לפרנקפורט, אנחנו ממעטים ומצמצמים את זה. לכן אני קורא לכם לשקול את זה. לשקול טיסה נוספת בחזרה. כן. אני רק רוצה

אין לנו שום

וזו בעיני אחת התוצאות המעוותות לפרשנות של הסעיף המסמיך. אני חושבת שרז היה פה בדיון הקודם, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה - - - אז אני

כמו שאמרתי, ועדת החריגים הובאה בהחלטת ממשלה ולא נכנסה לתקנות האלה בגלל שהיא ועדה שרק עושה תעדופים לגבי מקומות

יושבים אנשים נכבדים,

ובסוף מי שסובל הם אזרחי ישראל. פה זה אחד המקרים הקלאסיים, שאישרנו תקנות בסוף השבוע שעבר, אם אני לא טועה, ביום רביעי שעבר, ובתוך 48 שעות כולנו היינו מוצפים עם לקונות שכל אדם הגיוני, כולל